בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים בנושא הצעת חוק יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון), מ/1307. לפני שאנחנו מתחילים את הדיון ביקש ח"כ עודד